צוהריים טובים לכולם. בשעה טובה ומוצלחת הגענו, אחרי שעות רבות וימים ארוכים של דיונים אנחנו הגענו לשלב של ההצבעות על הסתייגויות שהוגשו להצעת החוק.

רק מדגיש את זה כדי לומר שאנחנו לא בשלב הדיונים ;אנחנו לא נפתח נושאים לדיון מחדש, אלא רק נצביע על ההסתייגויות. זוהי הנקודה הראשונה שאנחנו נעשה. צפויים לנו כמה חברים חדשים,

ברוכים הבאים; אנחנו שמחים לראות אתכם כאן.

רק מדגישים לחברים החדשים, ויש פה גם שלט שמזכיר את זה: לאורך הדברים, אנחנו מנהלים פה את הדיון בטוב טעם ודעת ובנחת, גם אם יש לנו מחלוקות קשות; מכבדים אחד את השני, לא נכנסים האחד לדברי חברו, וכך אני מבקש להתנהל גם ביום הזה. אכן תודה רבה לך, חבר הכנסת אברהם בצלאל, על התזכורת. אנחנו רוצים לשלוח מכאן את תנחומינו לשר הביטחון על פטירתה של אמו. משתתפים מעומק הלב בצערו וממשיכים לחזק אותו בעשייה החשובה למען אזרחי מדינת ישראל כולם. ומגנים את מירב מיכאלי על מה שהיא - - - אנחנו לא מגנים. אני לא נכנס לגינויים עכשיו. בפתיחת דבריי אני רוצה להסביר את האיחור. אל תחשבו שניתקנו בפקקים, או משהו מן הסוג הזה; גם היום בבוקר היינו בשורה של שיחות, ביניהן עם נגיד בנק ישראל, שהתקשר אליי על הנושא של הריביות. אני רוצה - - - יש גם כמה עדכונים על זה? אני בדיוק רוצה לעדכן. תראו, אני אמרתי, גם כשפתחנו את הדיון אז, שהדיון בנושא הזה לא ייעשה באופן פופוליסטי.

כמו כל חברי הוועדה, רואה לנגד עיניי שלושה עקרונות מרכזיים: העיקרון הראשון הוא הצורך לשמור על כספי הלקוחות; הדבר השני הוא דאגה ליציבות הפיננסית, שהיא דבר שצריך לשקול אותו ולא להתעלם ממנו; הדבר השלישי שחשוב מבחינתי, כמובן וזו מטרת החוק, בסופו של דבר הוא לפתוח את השוק הזה לתחרות. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתוך כל הדיון ולפתוח אותו מחדש, כי אני חושב שכבר עשינו את זה ומיצינו את העניין. בסופו של דבר, אנחנו הכנסנו שני מנגנונים מאזנים לתוך החוק: בראשון, אנחנו אמרנו שכל הכספים שיהיו בארנקים הדיגיטליים, שרוצים לתת עליהם ריבית, יהיו חייבים להיות מוחזקים בחשבונות ייעודיים, שזה אומר בבנק, עם כל הרגולציה שמושתת על זה על ידי בנק ישראל. חברה שרוצה לשים את הכסף במקומות אחרים, אם זה בביטוחים, בערבות וכו' לא תוכל להציע ריבית. זוהי הנקודה הראשונה שהבטחנו. דבר שני: הקנינו לשר האוצר סמכות לתקן תקנות, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובהבאת הנושא לוועדת הכלכלה. במקרה שבו רואים שיש צורך נוסף לתקן תקנות, אם רואים שבכל זאת יש איזו שהיא חריגה או סכנה לכספי הלקוחות, או לכל דבר אחר הוא יכול לתקן תקנות נוספות ולגדר גידורים נוספים לסיכונים, ככל שיהיו, עם פיקוח פרלמנטרי. אבל התקנות חייבות להגיע לפה. אמרנו שזה חייב להגיע לוועדה, עם פיקוח פרלמנטרי כמו שצריך, כך שגם הציבור יוכל להגיד את דברו. עיגנו את הדברים האלה בחוק כדי לייצר בדיוק את האיזונים שדיברנו עליהם.

הנגיד העלה חשש נוסף בשיחה היום הבוקר, שאני חייב לומר שאני קשוב אליו. אני גם אומר לנציגי בנק ישראל: חבל לי שהדיון הענייני הזה לא נעשה, מראש, בצורה מסודרת ועניינית, בוועדה ובכל מיני תדרוכים בתקשורת.

אני לא גוזר פה שום קופון פוליטי על העניין; אני באמת רוצה שהדיון פה יהיה דיון ענייני, שלוקח את כל השיקולים שפירטתי בחשבון.

הנגיד העלה היום חשש: מה קורה אם חברת תשלומים, ששמה את הכסף את כספי הלקוחות בבנק ומקבלת עליו, לצורך העניין, 3% ריבית, מבטיחה לציבור שהיא נותנת עליו 20% ריבית, או 7% ריבית? התשובה לשאלה הזו זה שיש סמכות לרגולטור במקרה הזה הוא הרשות לניירות ערך להתעסק בדיוק בדבר הזה ולמנוע אותו. כדי ללכת, בכל זאת, צעד אחד נוסף לטובת החשש שהנגיד מעלה ואני כבר דיברתי פה עם שלל הגורמים; גם עם רשות ניירות ערך, גם עם היועץ המשפטי וגם עם משרד האוצר אנחנו נחדד, בתוך החקיקה, את הסמכות הזו של הרשות לניירות ערך לאכוף את הדבר הזה, באופן ספציפי הן בעיצומים כספיים והן באכיפה מנהלית כדי לוודא שזה לא יוכל לקרות. אני גם לא חושב שיש הרבה סיכון לכך שחברה עסקית תתנהל במודל כזה, להבטיח ריבית גבוהה יותר ממה שהיא מקבלת, אבל יכולים להיות מקרים,

שחברה שעומדת בפני פשיטת רגל, או משהו כזה, רוצה לגייס כסף מהציבור ועושה תרגילים מן הסוג הזה.

אנחנו נגדר גם את הדבר הזה, ונסמיך את הרשות לניירות ערך ספציפית, באופן מפורש, בחקיקה. הם יגישו ניסוח מדויק ואנחנו נשים אותו כאן, על שולחן הוועדה. זאת אומרת, זה הולך להיכנס כתיקון? כן, כך שאנחנו מגדרים את הסיכונים מכל הכיוונים.

עכשיו, היום; הכל היום. נקבל נוסח מתוקן?

עובדים על נוסח, יגישו אותו אליך, נניח אותו על השולחן, נשים אותו בפני כולכם ונתייחס לנקודה הזו. אנחנו באמת מתכוונים להתייחס לנושא הזה בצורה הכי מאוזנת שיכולה להיות. עד כאן בנושא הריביות. אנחנו, בעצם, ניגש להסתייגויות. כמובן שכל אחד מהחברים יוכל להציג את ההסתייגויות ולנמק אותן, ולאחר שינמק אנחנו נצביע. אני לא מתחיל עם הגבלת זמן. אנחנו נשמור על המסגרת כפי שהיה בפעם הקודמת; זה מצוין. מי רוצה לפתוח?

אני רק אגיד במשפט, לגבי ההליך: מונח על השולחן נוסח לדיון הצבעות. כמובן שהדיון הוא לפי סעיפי החוק השונים.

חוק שנמצא בתוך סעיף 3 להצעת חוק התכנית הכלכלית, ואלה סעיפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום. מכיוון שמדובר על חוק חדש, שהוא גם מסועף ולא קצר ההסתייגויות יהיו, בהקשר הזה, לגבי סעיפי החוק החדש. רק תפנה לעמודים. כמובן. דקות לפני הדיון, אנחנו הכנו איזה שהוא קובץ אחוד של ההסתייגויות, כדי שיהיה סדר בהצבעה, שמפרט, לגבי כל סעיף, אלו הסתייגויות הוגשו ומטעם אילו סיעות. סדר הדיון הוא - - - מה עם

ככל שיהיה צורך. עוד לא שמענו, ואנחנו לא יודעים עוד מה בדיוק מבוקש. מקבצים הם, באמת אם מישהו מהמסתייגים יבקש לנמק או להצביע ממש על כל הסתייגות, אם ההסתייגויות האלה הן מאוד מרובות, ואין להן איזו שהיא זיקה או תוכן מהותי ממשי. אבל את זה אנחנו צריכים לשמוע מחברי הכנסת המסתייגים. אתה מציע שנעשה את זה לפי הסעיפים, ואז כל סיעה טוענת? איתי, עשיתם הקראה? אני לא יודע אם הקראתם.

אנחנו אחרי כמה וכמה דיונים ארוכים, ממושכים ומעמיקים בסעיפי החוק. עכשיו,

הישיבה הזאת מוקדשת להצגת הסתייגויות ולהצבעות על סעיפי החוק. מיד, אדוני היועץ המשפטי, אתה תקריא את הסעיף הראשון, שכפי שאתה אומר לא הוגשו עליו הסתייגויות. לא צריך להקריא.

בסדר גמור. ברשותך, קודם כל, מנהל הוועדה, רק מבחינת זכויות ההצבעה? חברי הוועדה שיכולים להצביע: אוהד טל; דן אילוז; אליהו ברוכי, במקום משה גפני; משה טור פז, במקום רם בן ברק; מטי צרפתי הרכבי; אלון שוסטר ואברהם בצלאל. אלה מה שנמצאים פה. נעמה, את מנמקת, בעצם. כן, אני לא חברה. יש לי שאלה אינפורמטיבית. בסוף הגעתם לאיזה הסדר על תקרה לסכום על אף תינתן ריבית? היו כמה הצעות שהבנתי שעלו, 50,000 או 25,000. נכון. היו על זה המון דיונים. מה שהצגתי זה האיזון שהגענו אליו. אין תקרה, בעצם?

את גם לא יכולה לקבוע תקרה בחקיקה; זה בעייתי לקבוע מחיר בחקיקה.

אתה אומר שההגנה תהיה - - - קודם כל, שהכסף חייב לשבת בחשבון ייעודי, כך שאי אפשר לשחק איתו ברמת נזילות גבוהה, עם כל ההגנות שדיברנו עליהן, ועם תקנות נוספות שהרשות לניירות ערך תוכל לתקן. שר האוצר יכול

אבל לפני כן הרשות לניירות ערך, כדי להתייחס לחשש שהנגיד העלה היום, לגבי מה קורה אם חברה,

מבטיחה ריבית גבוהה יותר ממה שהיא מתכוונת.

נכון, בדיוק. נגיע לזה כשנגיע לסעיף. בסדר, אז בבקשה. כפי שאמרתי, אנחנו בסעיף הראשון בפרק ב', הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום. הסעיף הראשון הוא סעיף 2, שבעצם קובע שהפרק הזה יהיה חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום. לגבי הסעיף הזה, שהוא ממש טכני, לא הוגשו הסתייגויות.

אז מי בעד הסעיף הראשון כנוסחו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 2 להצעת חוק התכנית הכלכלית אושר. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף 3. - - - רצה שנמשיך כך כל היום. כמו שאמרתי, סעיף 3 מפרט את כל 82 סעיפי החוק החדש והתוספות אליו. אנחנו, כמובן, נעבור סעיף-סעיף, כי זה חוק חדש. איזה עמוד אנחנו בחוברת? עמוד 1. הסעיף הראשון הוא סעיף 1, סעיף ההגדרות. לגבי הסעיף הזה, כפי שניתן לראות בקובץ, הוגשו הסתייגויות של סיעת העבודה ושל סיעת יש עתיד.

כן, Go for it. קודם כל תודה רבה, יו"ר הוועדה. אני מברכת אותך, בפעם הראשונה, על הוועדה שלך, ואת החברים, בוודאי; אני מברכת גם אתכם. אני הגעתי בגלל החשש, שגם הגיע אליי, על סיפור הריביות, שאני מבינה שהרבה ממנו גם טופל. אני כן אביע את הקו הכללי, כדי שבאמת נוכל להבין, לפני סיום ההצבעה, שהגידור כולו אכן טופל. קודם כל, אגיד שאני חושבת שזה נכון לטפל בריכוזיות הזו של הבנקים, שצריכה כבר להיות מטופלת. גם אני מבינה את כשלי השוק,

הגשתי בעצמי הצעה למיסוי רווחי יתר, כי הלקונה הזו, שבה הציבור משלם בעליית ריביות, ורווחי היתר של הבנקים פשוט לא חוזרים חזרה, היא לקונה שצריך לטפל בה. אני חושבת שזו גם דרך יותר נכונה לטפל בה מאשר כל מיני הצעות חלופיות שהועלו עם הזמן. בגלל שההצעה הזו מטפלת בתחרות, אבל גם מטפלת באוכלוסיות שבאמת אין להן נגישות לבנקים, שהן האוכלוסיות הכי מוחלשות גם חסרי מעמד אבל גם אוכלוסיות בעוני, במצבים מסוימים החשש הגדול באמת הוא שאלו אוכלוסיות שיסמנו אותן בסיכון גבוה, ואלו הן גם האוכלוסיות הכי פגיעות. זה לא שאני אומרת שמעמד בינוני, שמחליט לקחת תשואה מאוד טובה ועושה מהלך, לא יכול להיות בסיכון, אבל אלו אוכלוסיות שאנחנו יכולים לראות לגביהן איזו התפתחות ובנק ישראל הגדיר את זה בנייר העמדה

בנקאות צללים. אני חוששת מזה, כי זוהי גם התפתחות של תת-נורמה.

לא שמות את המילה: "הימורים", כי יש פה את העניין הזה. לכן, אני חושב שנכון שהגידור יהיה מכל אופן, וגם לראות שהחוק לא בנוי באופן כזה שייתן בעצם פתח זוחל לשינוי, בסופו של דבר, שיפרוץ את הסכר. כוונתי היא שגם אם אנחנו עושים כרגע את עבודתנו טוב, בחוק איך אנחנו גם שומרים על זה שהוא באמת יהיה שמור, באופן שלא יבוא תיקון חוק, לאחר מכן, ויפרוץ פה את הסכר? אנחנו פשוט נפגע באוכלוסיות שהן בסיכון גבוה הרבה יותר, לצד החשיבות של לפתוח את השוק. במיוחד מטריד אותי העניין שכשעשו את זה בעולם הסיפור של הריבית לא נכנס. אני מבינה את העניין שבמדינות אחרות יש יותר בנקים ושההיצע יותר גדול, המצב הוא אחר, ואי אפשר להעתיק אותו לחלוטין, אבל פה אנחנו מתחילים איזה משהו שהוא פורץ דרך, במובן הזה שאנחנו גם פותחים ישירות את סוגיית הריבית, ולא מתחילים כמה שנים, רואים כי טוב ואז מבססים את השוק. האם נכון גם לייצר איזה זמן הערכות מוקדם? אני באמת שואלת פה - - כן. - - כדי להיות בטוחים שאנחנו מוציאים מפה חוק שאנחנו יודעים שמטרתו לעשות טוב, והוא גם עושה טוב. טוב, כיוון שכל הנקודות שאלה הן נקודות אמיתיות, וגם התייחסנו אליהן בשעות הרבות של הדיונים שהתקיימו כאן אני לא רוצה לחזור עכשיו על כל הטיעונים, אבל לכן אני אומר: אנחנו מבינים את החששות שאת מעלה, והם חששות אמיתיים. באמת אי אפשר להשוות את זה לאירופה, בסופו של דבר, באירופה יש כ-6,000 בנקים, באנגליה לבד יש כ-150 בנקים. לבוא עכשיו ולהשוות את זה זה באמת בעייתי, בדיוק מכיוון שהגדרנו, כפי שאמרתי, שהכסף יהיה בחשבון ייעודי, עם כל הרגולציה הכרוכה בכך. אגב, יש גופים שכבר לא יושבים כאן סביב השולחן, אבל את יכולה להסתכל בדיוני הוועדה ולראות כמה גופים אחרים, שעכשיו אמורים להיכנס לתוך הרגולציה של רשות לניירות ערך, חששו מכך. הרשות היא רגולטור מאוד חביב, אבל גם כזה שמבין מאוד את התמונה ויודע לאכוף.

לא לכל הרגולטורים האחרים יש מנהלתיות, פליליות וגם בהטלת עיצומים כספיים. הדברים האלה מקבלים התייחסות מאוד רחבה, מסודרת ורצינית, בדיוק מכיוון שכל הטענות שאת מעלה הן באמת נכונות ואמיתיות.

אז עכשיו אנחנו בכל זאת ניגש להסתייגויות

אתה רוצה שנעשה פינג פונג,

תתחילי. נקריא את ההסתייגות. אתם רוצים - - - אני לא חושב שיש צורך להקריא, כי יש קובץ מונח בפני חברי הכנסת. אוקיי. בסעיף קטן, בהגדרת "גוף מנהל", יוסיף: "בעל רישיון במדינה זרה", גם כדי לוודא שיש בהם פעילות עסקית נרחבת

אבל לא כל ההמשגות הן מהותיות, אין סיבה לנמק אותן. מה אתה אומר, משה? אני מציע לעבור להצבעה. אוקיי. חשבתי שאתה רוצה לנמק, אני מחכה איתך. מאיזה סעיף לעד איזה סעיף אתם רוצים לעבור? אז אולי אני אקח את המהותיות. אוקיי, אחלה, מצוין. תכף נראה, אולי, מתי ננחת. אתם באמת מהירים פה, אין לי מה לומר. בסעיף קטן (1), בהגדרת היקף פעילות קטן - - - איזה סעיף את מקריאה? סעיף 2: "במקום 5% יבוא 2%" צמצום סיכון. בסעיף 4: "בהגדרת היקף פעילות קטן, בסעיף 3, יוסר בסוף הסעיף "או על סכום אחר שקבע השר לפי סעיף 37(ב);", וגם: "שסכום הכספים שהעבירה לצורך מתן שירותי תשלום ללקוחותיה בשנה הקלנדרית הקודמת לא עלה על 25 מיליארד שקלים חדשים". מוותרת. בסעיף 7, בסעיף קטן (1), בהגדרת היקף פעילות קטן: "סעיף 4, במקום: "עולה על 250 מיליון שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע השר על פי סעיף 37(ב)" יבוא: "עולה על 50 מיליון שקלים חדשים"".

אלה הן ההסתייגויות המהותיות שאנחנו הגשנו. חברת הכנסת לזימי, האם את מסכימה שנצביע כמקשה אחת על כל ההסתייגויות של סיעת העבודה? של סעיף 1, בהחלט. את מבקשת, בעצם, שכולן יעברו למליאה. בסדר גמור. מי בעד ההסתייגויות שהושמעו כאן,

בסעיפים 1-25? מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא

תלמדי - - - דווקא נהפוך הוא, עכשיו אני שוקלת - - - עכשיו אנחנו צריכים להיות יותר רציניים. היא רוצה יותר. נגמרו איזונים; היא צודקת. יש כתשע הסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף 1, שמופיעות בקובץ.

לפני כשנה עברה רפורמה משמעותית בעניין הזה בוועדת הכלכלה, וההתייחסות לתיקון החקיקה כבר מוטמע בנוסח של החוק, ואנחנו ראינו את זה

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ מי בעד הסתייגות מספר 3 של

מי נגד?‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה.‬‬‬‬‬

במיוחד, אציין את המילים: "ובלבד שהוא מפוקח על פי דין"; זה משהו שאנחנו חושבים שיהיה נכון להוסיף לחוק

סעיף 7. בקשר להגדרת רישיון ייזום בסיסי, אנחנו מציעים שיבוא גם רישיון ייזום מתקדם,

מי בעד ההצעה? היא הצעה טובה לדעתי. הצעה טובה. מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אם אתם רוצים, אני גם אסכים לנמק אחד. ניתן לך. מתוך תקווה שבכל זאת נצליח,

לשכנע את הכנסת להצביע בעד הסעיף שקינלי ציין, אנחנו גם מציעים להוסיף, אחרי סעיף 1(א) לחוק, סעיף 1(א)(1), שמגדיר את שירותי תשלום.

לרבות שירות ייזום בסיסי ושירות ייזום מתקדם, סליקת תשלומים, הנפקת אמצעי תשלום, ניהולם של חשבונות תשלומי העברה בין חשבונות ועוד ככל שיוגדר, ושוב, לצורך סעיף מטרה, שאנחנו באמת חושבים שנכון שהוא יהיה בהגדרות החוק, אז גם הגדרת שירותי תשלום. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אם כך, הוועדה יכולה להצביע על סעיף 1 הגדרות, בנוסח,

שמונח על שולחן הוועדה. אוקיי. אנחנו נצביע עכשיו על הסעיף. מי בעד הסעיף, כנוסחו המונח בפני הוועדה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נגד 3 ההסתייגות התקבלה.

קובע שהסעיף התקבל. סעיף 2 להצעת החוק חובת רישיון או אישור. גם כאן יש הסתייגויות של סיעת העבודה ושל סיעת יש עתיד - - - היא אמרה שאין לה דעה מיוחדת,

למה היא ביקשה?

סעיף 2 שאנחנו מדברים עליו, באיזה עמוד הוא, איתי? בעמוד 14. סעיף ההגדרות הוא ארוך. סעיף (ב) לסעיף 2 להצעת החוק. אתה בסעיף 32. אתם רוצים שאני אקריא? סעיף קטן 2(ו) - - - הוא עוזר להם. באתי לעזרת חבר.

איש את רעהו יעזור. מי בעד ההסתייגות? על כל ההסתייגויות, מסעיף 26 ועד סעיף 34. בסעיף קטן 2(ו): "לאחר שנקבע כאמור, או בהתייעצות עמו, יבוא בהסכמת שר המשפטים". אני גם רציתי להוסיף: "גם בהסכמת אברהם בצלאל". מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלו.

יש ארבע הסתייגויות של סיעת יש עתיד. כן, בבקשה. אנחנו מבקשים שבסעיף קטן (א), לאחר המילים: "שירות תשלום שאינו שירות ייזום מתקדם", יבוא: "מהסוג המנוי בפסקאות 1-3 להגדרת שירותי תשלום". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (ו), אחרי: "באישור ועדת הכלכלה", אנחנו רוצים להוסיף קצת הגדרות לגבי הדיון: שהדיון יתקיים בהשתתפות כלל בעלי העניין וגופי החברה האזרחית, המייצגים את הציבור, על מנת שיהיה ברור שזהו דיון שהוא לא - - - ולחוץ, אלא שהוא כולל את כל מי שרלוונטי. וגם חשוב לשמוע עוד דעות, ולראות שיש איזונים ובלמים. היה פה יו"ר ועדה אחד שצולם מצביע עם עצמו בעד ונגד, רק לעניין הזה. מאיזו מפלגה הוא היה? לא יודע. מי בעד הסתייגות מספר 2? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (ו), אחרי המילים: "תקנות לפי סעיף זה יותקנו", אנחנו מציעים להוסיף: "תוך זמן סביר מקבלת ההחלטה", כדי לוודא שזה לא ייקח יותר מדי זמן. זהו איזה שהוא גידור של לוחות הזמנים, שלדעתנו הוא חשוב. אני גם מציע: אולי, בואו נסמיך גם את נשיאת בית המשפט העליון להחליט מה יהיה פרק הזמן הסביר לעניין זה. אם אתה מתחיל איתנו עם בית המשפט אנחנו לא נצא מזה. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. בהסתייגות מספר 4, סעיף קטן (ז): "לא יעסוק מבטח, לא במישרין ולא בעקיפין" אנחנו חושבים שיש מקום להרחיב פה, על מנת שיהיה ברור שהעיסוק הוא גם בעקיפין, ולא רק במישרין. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה?

4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע עכשיו על סעיף 2. מי בעד סעיף 2 כנוסחו המופיע בפנינו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 אושר. הסעיף התקבל. סעיף 3 סייגים לחובת רישיון ואישור. גם כאן, כפי שניתן לראות בקובץ, יש הסתייגות של סיעת העבודה ושל סיעת יש עתיד.

תפנה אותנו. עמוד 15. אילו מספרים? אנחנו עושים את 1-3, אלה הן ההסתייגויות שלנו. תחליט לגבי ההסתייגויות של העבודה; אתה יכול להסיר אותן. נכון. אנחנו נסיר אותן ללא הצבעה. בעצם, המסתייגת לא כאן, והיושב ראש לא אישר להחליף אותה. אני רק יכול להגיד לכם שעד ל-123 אין לנו שום דבר מיוחד. זה תלוי ביושב ראש. שיתוף הפעולה פה בין ש"ס למפלגת העבודה - - - עד ל-105. ב-23 אברהם מנמק, גם כן. ישנן שלוש הסתייגויות של סיעת יש עתיד. הסתייגויות של סיעת העבודה יימחקו,

כי חברת הכנסת המציעה איננה כאן. גם של סעיף 4? לא, אולי היא תחזור. כרגע סעיף 3. רק 3, כרגע. אנחנו בסעיף קטן א(6). אנחנו מבקשים להוסיף בסוף: "תנאים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר ובאמצעים נוספים, אשר יהיו מונגשים וברורים לציבור הרחב".

אנחנו חושבים שהשקיפות חשובה, ושהפרסום באתר משרד האוצר ובאתרים נוספים הוא קריטי. מי בעד הסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות השנייה היא לגבי סעיף קטן (ב): אנחנו חושבים שהנוסח המקורי שהוצע פה, זה שנמחק בעותק שלפנינו, הוא מוצלח יותר מהקיים. אם זה בסדר, היועץ המשפטי, אתה יכול להסביר לנו למה לא נבחר הנוסח הזה? אני מדבר על המילים המחוקות: "השר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, ייקבע את הפרטים שיש לכלול בהודעה וכן מסמכים ודו"חות שצורפו להם". מדובר,

על תקנות שייקבעו פטור מחובת הרישוי לגופים מסוימים,

לפי החוק. תהיה סוג של רגולציה הרבה יותר רכה לגבי אותם גופים, כך שהם יצטרכו להודיע לרשות ניירות ערך על מתן השירות כלומר, שהם כן נותנים את השירות והרשות הוסמכה לקבוע כללים לגבי מועדי מסירת ההוראות, מסירתן ופרטים נוספים. המחשבה הייתה, כאן בוועדה, שזהו לא נושא שנדרש להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות לגביו,

לכן, נעשתה כאן ההתאמה

יש משהו נוסף? קודם כל, ההסתייגות הזו נראית לכם? יכול להיות, אני בדיוק חוכך בדעתי. אני רק רוצה לומר שגם,

בהסתייגות 20, אנחנו חושבים שיש טעם בדברינו. תתייחסי לאיזה סעיף מתייחסת ההסתייגות. לסעיף קטן (ב), האחרון בפרק הזה, בסעיף 4. אנחנו בסעיף 3? אנחנו נוותר על חלק גדול מההנמקות בהמשך. נוותר על רוב ההנמקות. זה יחסוך לך את הזמן. נשאיר לעצמנו כמה הנמקות. זאת אומרת, זה יעבור למליאה. הם כן מבקשים שההסתייגויות יוצבעו, אבל בלי הנמקות.

כן. בסעיף 4 אנחנו רק נצביע ונמשיך. יש הרבה, באמת. אנחנו באמת משתדלים להתמקד פה רק בדברים שהם מהותיים בעינינו. זה אומר שאנחנו מנמקים רק את מה שחשוב. אז בסעיף 4 לא ננמק, רק נצביע. בסדר, אני מוכן. אתם מדברים רק על הסתייגות של סעיף 4. הנמקה זה מה שאתם נותנים לי?

בהמשך יהיה עוד. לא, לא, אנחנו נסיר עוד בהמשך. אתה תראה, יש לנו - - - טוב, אני סומך עליכם. כן, מבטיחה. אני ערב. למרות שלא קיבלתי פה משהו מספיק משמעותי, אבל אני מקבל. בסעיף 4 להצעת - - - לא, אבל בסעיף 7 יש לנו הרבה. בסעיף 4 יש לנו ארבע הסתייגות. הם יסירו את מה שאין להם. זה בסדר. טוב. מה אתם אומרים, חבריי לקואליציה? יש לכם התנגדות? אז אנחנו פותחים את זה לדיון, ואתם מסירים אחר כך. זה יקצר לנו תהליכים. אז שוב, ההצעה שלנו בסעיף קטן (ד) היא להוסיף כאן סעיף שבא ואומר,

שוועדת הכלכלה - - - בוא נזכיר מה אומר הסעיף. איתי, אתה רוצה? כן, אבל זה לא קשור לראש הממשלה ב-2016. ממש לא.

זה קצת מבלבל אותי בגלל שזה בסדר רץ, אני מצטערת. אנחנו התייחסנו פה לסעיף 3, נכון? "חובת הרישיון לא תחול על אלה", והצענו כאן הוספה של סעיף,

יכולה להיות מצורפת גם במקומות נוספים, אני לא חושב שהיא מחויבת לזה. בעצם, מה שהיא אומרת זה שפעם בשנה, ועדת הכלכלה צריכה לקיים דיון, שבו מציגים תקנות, תנאים וכללים שנקבעים לפי פרק זה. אנחנו פשוט חושבים שיש היגיון בלקבע בחוק את הדיון בוועדת הכלכלה. על איזה סעיף אנחנו מדברים? סעיף 3, של חובת הרישיון. מה שמקובל בלא מעט חוקים זה איזו שהיא חובת דיווח לוועדת הכלכלה של השר הממונה על ביצוע החוק, או של עוד גורמים על יישום החוק. אז הוועדה מחליטה מה לעשות עם - - - הוועדה לא בהכרח מקיימת דיון. היא מקבלת את המידע, ואז היא יכולה לקיים דיון או שלא לקיים דיון, או לשלוח מכתבים נוספים לקבלת עוד מידע. נשמע לי נכון שלא להורות לוועדה מה לעשות. יש סעיף דיווח לוועדת הכלכלה,

בחוק שירות מידע פיננסי, שבו ישנם כמה וכמה פרטים שהממשלה נדרשת - - - האם מקובל עליכם שהדבר הזה יתווסף כהוראה כללית לחוק? זה גם בסדר מבחינתנו. צריך לעבד את הפרטים כדי שסעיף הדיווח יהיה אפקטיבי.

אני בעד שייצאו דיווחים, אבל שהם יהיו ממוקדים; גם כדי להקל על מי שאמור לדווח, וגם כדי להקל על הוועדה להפעיל פיקוח פרלמנטרי. אז אולי אתה יכול לדייק אותו. צריך לבחון את זה. אני לא יודע, כרגע - - - כחבר ועדת כלכלה, אני לא אוהב שכל אחד אומר לי מה לעשות. צריך למצוא איזון. אפשרות אחת היא פשוט לדווח ליושב ראש, והוא יעביר את זה הלאה. אפשרות שנייה, כפי שמוצע, היא לחייב דיון. יכול להיות שישנה אפשרות ביניים, והיא לחייב מענה, איזו שהיא תגובה, לדווח ולפרסם תגובה. זה לא מספיק - - - זה לא דבר שהוא מקובל בחקיקה. זוהי לא בירוקרטיה, זוהי בקרה של הכנסת. לכן, אנחנו מציעים איזה סוג של בקרה. המהות היא דיווח תקופתי. אי אפשר לקיים כלי של מענה בלי דיון. אין דבר כזה, בעצם, בוועדה. אני רוצה להביא דוגמה מוועדה אחרת, אלון: צה"ל צריך לדווח פעם בשנה על מוכנותו למלחמה לוועדת החוץ והביטחון. הוא כבר כמה שנים לא עושה את זה, וזוהי בעיה, אבל עצם העובדה שהוועדה, על פי חוק, יכולה לדרוש את הדיווח - נותנת לה שיניים לבוא לשר הביטחון ולומר: "אתם מחויבים לדווח לנו". אני רק אגיד שאתה לא יכול להכניס את זה לכל חוק,

ברור שלא, אני מסכים איתך. בגלל שהחוק הזה הוא חוק באמת משנה, במובן החיובי יש לו כל מיני שינויים שהוא מייצר - - - מהי האפשרות של דיווח,

במשך שלוש שנים,

זהו דבר שקיים בהחלט, ושקורה כל הזמן. ישנן הרבה דוגמאות לסעיפים כאלה. אני חושב שצריך

את משרד האוצר, כי אם שר האוצר אמור לדווח צריך לשמוע את עמדתם. אני כן ממליץ בחום לדייק מהם את פריטי המידע שהוועדה תקבל. אני מסכימה איתך. יו"ר הוועדה, איך אתה רוצה לבצע את זה? יו"ר הוועדה, אני יכול להתייחס? כן, בבקשה. חנוך הגר מרשות ניירות ערך. במספר חוקים יש לנו כבר כזה, אבל הדו"ח השנתי שלנו כל כך מפורט, עד שאני מתערב שכל פרט שתרצו יופיע בו. זה כמו לומר לציבור: "יש אתר תסתכל באתר". אנחנו רוצים שהכנסת תדון בזה; זה לא מספיק. אני אומר שוב: אתם לא הבעיה. העניין הוא כלפינו.

כרשות מחוקקת, רוצים שיהיה קשב במקום הזה לדבר הזה, ומניסיוננו, אם לא מקבעים את זה באיזושהי דרך הבאתי דוגמה משקפת,

מחוץ וביטחון אז זה לא קורה.

אפשר לקבוע את זה באחת משתי הדרכים שהציעו כאן אלון או איתי, אבל אני חושב שיהיה נכון שוב, האמת היא שמטי, במבוא שלה - - - אני חושב שצריך להסתפק, בשלב הזה, בשלוש שנים, אלא אם כן יש משהו. אני רוצה להבין מה אתם אומרים: יש לכם דיווח קבוע, או פרסום באתר אגב, אני לא נבהל מזה שזה מפורסם באתר שבו אתם יוזמים מכתב ליושב הראש ועדת הכלכלה, ומפנים את תשומת לבו בהקשר לחוק הזה, במקום כזה וכזה, קישור. בעיניי זה מספיק; אנחנו בעידן חדש, אבל - - - איזה שהוא פיקוח של הרשות המחוקקת על - - - ברגע שהוועדה קיבלה את ההפניה היא עשתה עבודה. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד ולהחליט על תיעדוף של הוועדה. דרך אגב, אוהד, אתה זוכר את הדיון בהלבנת הון?

אז אם אפשר רק להכווין אותנו מבחינת הדיווח; אם זה על הסעיף הזה באמת שיהיה דיווח - - - זה לא חייב להיות על הסעיף. מבחינתנו שתהיה חובת דיווח על כל החוק. כמה קיבלו רישיון?

שנדע מה בדיוק - - - חריגות עיקריות. אפשרי גם לדווח כמה קיבלו רישיון, כמה קיבלו פטור וכמה קיבלו ייצוג באכיפה.

וכמה לא. וכמה רישיונות נשללו. רק פניות שהתקבלו ולא אושרו.

אתה זוכר את הדיון שהיה על הלבנת ההון? שהיה כתוב והם לא דיווחו, וכעסנו כולנו? זהו משהו אלמנטרי ברמה של הפיקוח. מהצד השני, יש את מה שאלון אמר בסוף, צריך גם לא לתקוע את הוועדה.

אז הסכמנו לשלוש שנים רישיון, פטור, דחייה ואכיפה. איתי, זה מקובל שהדיווח יהיה על כלל החוק? מה שמקובל, בדרך כלל, ונעשה בלא מעט חוקים, הוא לגבי כל החוק. ישנן חובות דיווח שעוסקות אך ורק באכיפה, למשל, על נושא העיצומים הכספיים, ואז הוועדה מקבלת דיווח על כמה עיצומים כספיים הוטלו, אם הוטלו, על אילו הפרות ועל הסכומים שנקבעו. גם זה דבר שמקובל לעשות. אני כן אסב את תשומת הלב לכך שאנחנו מסמיכים שר, בדרך כלל, שממונה על ביצוע החוק, לדווח לוועדה. השר אחראי על רגולטורים שמיישמים את החוק, הוא אמור לקבל את המידע מהם. אז זוהי עוד נקודה שצריך להתייחס אליה בסעיף הדיווח. אני חושב שיש לנו בחוק אחר, דווקא, חובת דיווח ישירות לוועדת הכספים.

אבל אני לא בטוח שאתם הגוף היחידי שרלוונטי כאן.

חוק שאתם הרגולטור העיקרי בו, אבל יש עוד רגולטורים, כדי שהוועדה תקבל תמונה מלאה. לכן, בעיניי אין טעם בסעיף דיווח רק על חלק. זה נכון שיש מאסדרים רלוונטיים, כמו בנק ישראל, אבל לגבי חברות התשלומים, שהן מי שעוסק בתשלומים הפעילות החדשה היא רק ברשות ניירות ערך. גם כשאנחנו נוגעים בחוקים שלהם, גם ברשות שוק ההון אלה אגודות פקדון ואשראי. זהו חוק שקיים היום, ואנחנו פשוט עשינו סדר באסדרה. גם בבנק ישראל, אלה גופים שקיימים היום. אבל את האישורים לייזום בסיסי ומתקדם נותנים עוד רגולטורים,

טוב, אני חשבתי שהעניין פה הוא - - - מתבקש סעיף דיווח כללי. עכשיו אנחנו מנסים לפרוט אותו לפרטים ולראות מה כדאי שהוועדה תקבל, אם הכוונה היא לתת סעיף דיווח אפקטיבי. למה לא לשנות פה? בהצעה שלנו, אנחנו קבענו: "ועדת הכלכלה תקיים אחת לשנה דיון שבו יוצגו התקנות, התנאים והכללים, שייקבעו לפי", במקום "פרק זה" "לפי חוק זה", ואז זה נותן איזו גמישות, שאפשר - - - תקנות זה חד-פעמי. אני חייב להגיד שאני לא בטוח שזהו דווקא פרט המידע שחשוב לנו לקבל, מכיוון שזוהי חקיקת משנה שמתפרסמת. כלומר, אין לזה - - - מה אתה מציע? אני מציע,

לקבל מידע לגבי אכיפה, מספר הרישיונות שניתנו או האישורים שניתנו.

גם אפשר להשאיר את זה לשיקול ועדת הכלכלה. את הדיווח אנחנו מקבלים. אבל שזה יהיה שר האוצר שמדווח על א',

ואז שר האוצר ייקח את זה - - - רוני בקמן, רשות ניירות ערך. אני יכולה להציע שאולי לא כדאי לקבוע שלוש שנים, אלא חמש שנים. יש כאן תקופת מעבר ארוכה, של שנתיים, אז אם נרצה לראות נתוני אמת של כמה רישיונות ניתנו יש כאן גופים שנתנו להם תקופה ארוכה לבקש את הרישיון.

אולי עדיף חמש שנים.

זה מקובל עלינו. מה שאיתי מנסח זה בסדר.

אז איתי ינסח איזו שהיא חובת דיווח של שר האוצר, של רשות ניירות ערך. זוהי הכוונה,

חובת דיווח של השר? חובת דיווח של השר. יש כאן כמה פרטים שצריך לסגור. עכשיו אנחנו מחדדים את זה. חובת הדיווח כגוף?

זאת אומרת, לא בדקתי; אני מכיר סעיפי דיווח של שר. מה מקובל בחוקים שאתם מופקדים עליהם? על מי מוטלת החובה? על הרשות או על השר? אפשר ששר האוצר, בהסמיכו את יו"ר רשות לניירות ערך - - - תגידו לנו מה אתם מכירים שכבר קיים ומקובל, ושאתם יכולים לחיות איתו. אני מבקש שאחרי חמש שנים תבדוק אם זה קורה. אנחנו נהיה פה בשנה הבאה. יו"ר ועדת הכלכלה יהיה מאצלנו והוא יאכוף את זה. אולי זאת תהיה מטי, אפילו. אני חושב שזה לא רעיון רע. אולי אנחנו נהיה איתכם. אני בהחלט חושב שזה אפשרי. החלטתם מאיפה זה יהיה ומה זה יהיה? אני חושב שזה אפשרי. זה ברור שנהיה ביחד. אתה תהיה יו"ר ועדת הכספים, מטי תהיה יו"ר ועדת הכלכלה. אני צריך להתחיל לדאוג, אברהם? זה ברור שנהיה ביחד. ואוהד יהיה באופוזיציה. נראה לי שכל אחד יהיה איפה שמתאים לו. תהיה ממשלת אחדות רחבה, אוהד. יש לנו חובות דיווח ישירות לוועדות בכנסת.

הדו"ח השנתי שלנו מוגש ישירות לוועדת הכספים, אז זה גם יכול להיות ישירות לוועדה, בלי שר האוצר.

אורית שרייבר, רשות ניירות ערך. הפונקציה המתאימה היא הרשות, כגוף. מן הסתם, תדעו לדווח רק על הגופים שאתם אחראים עליהם.

זה לא כולל בעלי אישורים - - - בוודאי שלא. אז אולי לכן השר צריך לדווח. זה אמנם חלק משמעותי מהתמונה, אבל זה חלק. אבל זוהי לא כל התמונה, אז עדיף שזה יהיה השר.

אבל זוהי לא הפעילות העיקרית בתשלומים; הפעילות שתפוקח תחת רשות ניירות ערך היא הפעילות העיקרית בתשלומים. בעלי האישורים הם בייזום תשלום, זהו רכיב אחר. זה מתחיל להישמע לי מסורבל. יש פה יועץ משפטי, שהוא ינסח את הניסוח הפשוט. לא הניסוח, אלא המהות. אני מבין את הרצון, ויש בו מידה של היגיון, אבל בסופו של דבר, נראה שזה מייצר, גם במהות, סרבול מאוד גדול, ולא נותן את המענה שאתה מבקש לקבל. אם אני מבקש חובת דיווח, ולא חובת דיון,

כי שוב, פעם בשנה, משרד האוצר, מי שרלוונטי בו, מגיש דיווח לוועדה. אומרים לך שיש את זה בהרבה חוקים; זה נכון. במיוחד בחוק חדש כזה, העובדה שאתה משאיר לכנסת סמכות היא דבר שמשפר את החוק, ולא פוגע בו, להבנתי. כן, אבל אין משהו שמונע מוועדת הכלכלה לדון כבר היום.

אבל הדבר הזה מחייב את הרשות המבצעת לדווח לרשות המחוקקת, ואנחנו כל הזמן מוטרדים מכך שהרשות המחוקקת רודפת אחרי הרשות המבצעת. אני רפרנט פיננסיים, אנחנו מגיעים להרבה דיונים בכנסת ומבקשים מאיתנו דברים. אין מצב שיש אי-שיתוף פעולה. כמו שאמרתי, זה כמו לכתוב באתר הוועדה. אז מה אנחנו מחדשים פה? אנחנו מחדשים פה את חובת הדיווח לוועדה הרלוונטית. שוב אני אומר, מניסיון: בנושאים מסוימים זה לא קורה אם אתה לא דורש את זה ומקבע את זה בחוק. ראינו את זה אפילו בנושא של הלבנת הון, אז לפחות שזה יהיה חובה.

מבחינתכם יש איזו שהיא התנגדות לעניין? לא. אז אתם אומרים שחובת הדיווח היא של רשות ניירות ערך. על מה אמרנו, עוד פעם?

רישיון - - - יש לנו חוק, שנקבע לפני כמה שנים, שהייתה בו הוראת שעה מאוד דומה על דיווח לוועדת הכספים. אפשר ממש להעתיק משם: "בתקופה של ארבע או חמש שנים מיום התחילה, ידווח יושב ראש הרשות לניירות ערך לוועדת הכספים של הכנסת, וועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה על כל אלה". פה זה קצת לא מתאים. עכשיו צריך להגיד על מתן רישיונות ועל מתן פטור.

מספר הבקשות לרישיונות או לאישורים, מספר מקבלי הרישיונות או האישורים בתקופת הדיווח. האם רלוונטי גם פטורים? אתם יכולים להגיש לנו נוסח? הכי פשוט. תגישו לנו נוסח ואז נראה.

אתם חייבים לי הרבה קיצוצים אחרי שתיקחו את הדבר הזה. אנחנו לא חייבים. הציבור יקבל שירות טוב יותר. מבטי הכעס שאני מקבל מחבריי לקואליציה גורמים לי להזיע קלות במצח, אז אנחנו צריכים להריץ עכשיו. אז אנחנו משאירים, כרגע, את סעיף 3. מי בעד הסתייגות מספר 3? אתה לא מצביע על ההסתייגות הזו עכשיו - - - אנחנו מסירים אותה. ביקשת הסרה הסרנו.

ועדת הכלכלה. כלכלה?

מתווסף פה סעיף של דיווח. ואז ההצעה שלכם כבר תוטמע בנוסח; היא לא תהיה הסתייגות. אוקיי, אז אנחנו מסירים את ההסתייגות.

כל עוד המטרה של דיווח הושגה זה מקובל עלינו. הסרנו את סעיף 3. בניתם קבלת שבת פה. לגבי סעיף 4 להצעת החוק אפשר רק להצביע. צריך להצביע קודם על סעיף 3. מי בעד סעיף 3? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף אושר. הסעיף הבא: סעיף 4 תנאים למתן רישיון. בסעיף זה יש הסתייגויות של סיעת העבודה, וישנן הרבה הסתייגויות גם שלכם, שאמרתם שלא תנמקו אותן. אנחנו הורדנו את כל הסעיפים של העבודה, לא? אבל אנחנו מבקשים שהם יוצבעו, נכון?

בסעיף 4 אין לנו - - - ב-4 יש לנו. יש כאן טעות בקובץ המשולב, אתה ראית.

אנחנו רק נצביע; לא ננמק. הצבעה על סעיף 4. בבקשה, אדוני היושב ראש. יש הסתייגות אחת של סיעת העבודה. לסיעת העבודה אין משהו - - - הורדנו את הכל, לא? הסתכלתי באמת, איתי. אני בדקתי. נעמה, תורך. אני רציתי לנמק, אבל היא לא אמרה לי לבוא. אמרתי ליועץ. חברת הכנסת לזימי, יש לכם הסתייגויות לסעיף 4. רציתי לנמק על סעיף 3. לא, סעיף 3 כבר - - - יש לי מהותיות לסעיף 3. טוב, אז את מודיעה שאת מושכת את ההסתייגויות 106-132 כרגע, נכון? כן. אוקיי. הסתייגויות 106-132 של סיעת העבודה נמשכו.

אוקיי, בסדר. יש הסתייגות של המחנה הממלכתי.

אנחנו ממשיכים פה בהצעה לגילוי נאות. זה לא רק בכתב. זה היה בהקשר לפסילה של בקשה, כך שתהיה גלויה לציבור. מה, לשלוח גלויה? אני רוצה לומר בכללי, כדי לא לחזור שוב: החוק עצמו הוא חוק חשוב. הוא חייב לייצר איזון, כמו שאנחנו מנסים לעשות, בין שיפור השירות על ידי תחרות אני מעמיד את העיקרון של תחרות משני לשיפור השירות לבין האחריות על כספי הלקוחות. אני עוד אעיר, כי אין הזדמנות אחרת, שאני מודה לוועדה על כך שגם בהיעדרי היא פיצלה את הנושא של הגנת הצרכן, שיישמר להזדמנות אחרת, כדי לשמור - - - שינינו את הסעיף; אין פיצולים. אז אני מודה לוועדה שעשתה דבר טוב בהיעדרי. אוקיי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על סעיף 4. לפני כן, אדוני היושב ראש, היו לנו ארבע הסתייגויות שאנחנו לא רוצים לנמק. אתה רוצה שנמשוך אותן? אם אתם רוצים שאני אכלול אותן בנוסח למליאה צריך להצביע עליהן. אז בוא נצביע עליהן, אבל אנחנו לא מנמקים.

מי בעד ההסתייגויות של מפלגת יש עתיד על סעיף מספר 4? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו.

עכשיו אתה יכול להצביע על הסעיף. אנחנו מצביעים על סעיף מספר 4 כנוסחו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף התקבל. על סעיף 5 צריך רק להצביע. יש שתי הסתייגויות שלכם. מי בעד הסתייגויות יש עתיד על סעיף מספר 5? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. מי בעד סעיף 5 כנוסחו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף אושר. בסעיף מספר 6, אני כן מנסה להעלות טיעון על הסתייגות אחת. בסעיף קטן (א) - - - באיזה עמוד זה, איתי? תכוון אותנו. סעיף 6 בעמוד 19. בסעיף קטן (א), אנחנו מציעים שבסופו יבוא: "ובלבד שבעשותה כן, תקפיד הרשות על שוויון במתן התנאים כלפי בעלי הרישיון השונים". אנחנו חושבים שבגלל שיקול הדעת הרחב שניתן, בעיקר, לשר זה נכון לציין מפורשות, על מנת למנוע אפליה. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. על הסתייגות 2 בקובץ צריך רק להצביע. מי בעד הסתייגות מספר 2? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה.

6. מי בעד הסתייגות המחנה הממלכתי?

3 נגד

אני רוצה להעלות סוגייה מהותית

סליחה. העבודה היא חיינו. העבודה היא חיינו, אבל - - - את רוצה להצביע עליהם? לא?

כן. העבודה מושכת את ההסתייגויות שלה. לגבי ההסתייגויות שהגשנו: כל ההסתייגויות דנו בסעד הזמנים. אנחנו חושבים שסעד הזמנים שמוצג - - - נעמה - - - אני - - - לקואליציה,

אבל רק עם ש"ס. סליחה, למה רק עם ש"ס? תראי, גם דן כזה נחמד. חיבה מיוחדת. קדנציה הבאה נדבר. ביום שהיא תעבוד איתי - - - עוד ארבע שנים. המשיח כבר יהיה פה. לא רואה את זה קורה. זה הורס לשניכם בפריימריז, אז אל תהרסו.

יפגע בו, יפגע בי, יפגע בציבור. אנחנו נעבוד ביחד, כדי לתת לציבור שתי אלטרנטיבות מאוד ברורות ושונות. יפה מאוד. הוא הולך לצד הטוב. כי אני באמת מעריך את העבודה של נעמה. אני רק רוצה לומר, ואולי אפשר שהאוצר יתייחס לאחר מכן: אני טוענת לכל ההסתייגויות כמקשה, ואדוני יחליט. אנחנו חושבים שביטול או התלייה של רישיון בסעד זמנים כל כך קצר הוא חסר משמעות. נראה לנו ששנה זה מעט, בכל הדברים, ולכן אנחנו חושבים שכדאי להאריך את זה, בפרקטיקה, כי אתה לא מספיק להגיב

זה נראה לי כמשהו מהותי. של שנתיים או שלוש, תלוי. חברינו ממשרד האוצר, התייחסותכם, בבקשה. זה קבוע לנו באותו האופן בחוק שירות מידע פיננסי. זה נראה לנו כאיזשהו סטנדרט, ואני לא חושבת שיש סיבה לשנות את זה. טוב, בסדר. אנחנו יכולים להצביע עליהם כמקשה? מי בעד הסתייגויות 21-27 של יש עתיד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. המחנה הממלכתי. מי בעד הסתייגויות 1-5 של המחנה הממלכתי? מי נגד?

4 ההסתייגויות לא התקבלו. גם הסתייגויות 2-20 נמשכו. אנחנו מצביעים על סעיף מספר 7. מי בעד סעיף מספר 7 כנוסחו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר.

לסעיף 8 לא הוגשו הסתייגויות; פיקוח על מי שרישיונו בוטל - - - יש לנו, הגשנו. גם פה דובר רק על הדיווח. תקרא את ההסתייגות השנייה שלנו. אנחנו נמשוך אותה, וזה בדיוק אותו הרציונל. אתם מבקשים להשאיר את 28? כן. להשאיר את 28, ואת 29 אנחנו מושכים. 29 נמשכה. מי בעד הסתייגות מספר 28? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד סעיף 8 כנוסחו? מי נגד? מי נמנע?

הנוסח אושר. אוקיי. בסעיף 9 יש הסתייגות של יש עתיד. אפשר להצביע על סעיף 9. מי בעד הסתייגות מספר 30? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. סתם הערה קטנה למי שמעביר לנו את זה: משהו פה מבולבל במספרים 1-20. כי זה נעשה שלוש דקות לפני הדיון, אני מתנצל.

יגידו לי: "הצבעת על סעיף 30". מה זה סעיף 30? זה לא סעיף 30. יש קובץ שמונח בפני חבר הכנסת; אני אסביר. למען הסר ספק, היועץ המשפטי יסביר בדיוק. אנחנו בסעיף 9. ההסתייגות ממוספרת לפי המספר הסידורי בקובץ המקורי של כל סיעה.

אוקיי. אם כך, אנחנו נצביע עכשיו על סעיף 9 כנוסחו. מי בעד הסעיף? מי נגד? מי נמנע?

הסעיף אושר כנוסחו. בסעיף 10 ישנן הסתייגויות של סיעת העבודה ושל סיעת יש עתיד.

את רוצה להצביע? אני רוצה להשאיר. ולהצביע במקשה? הצבעה במקשה. אוקיי. אנחנו נצביע על הסתייגות 5-16 לסעיף מספר 10, של סיעת העבודה, כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. יש הסתייגות אחת של סיעת יש עתיד. אנחנו רוצים להתייחס ולומר שיש מקום להביא לידי ביטוי בחוק את הנושא של הרשעה בפלילים; גם של הבעלים שגם של המנהל. לצערנו, אנחנו מכירים מקרים בהם אנשים מורשעים בפלילים עוסקים בתחומים האלה, וחושבים שצריך להביא לידי ביטוי, באופן מיוחד בוודאי כשזה נוגע לטובת הציבור וגם למהימנות של מבקש ההיתר התייחסות לנושא של הרשעה בפלילים. זוהי הסיבה שכתבנו את ההסתייגות. אתם רוצים להתייחס לזה? זה נראה לכם, או שאתם חושבים שזה בא לידי ביטוי במקום אחר? החוק כולל גם סיכון עקיף לחוק המידע הפלילי ותקנת השווים, שמסמיך את רשות ניירות ערך לבחון את המידע הפלילי בנוגע לבעל השליטה בבעל הרישיון ולנושא משרה בכירה בו, או בבעל השליטה. הוא קובע,

שאנחנו מקבלים את כל המידע על תקופת המחיקה. כשאנחנו מדברים על מהימנות, אנחנו תמיד מדברים על מידע פלילי ועל דברים נוספים: בעיות אתיקה, דברים שנעשים בחו"ל, כל מיני דברים כאלה, זה גם נכנס אצלנו תחת מבחן המהימנות, אבל בהחלט יש בחינה של כל נושאי המשרה ובעלי השליטה, מהבחינה של המידע הפלילי שקיים

אני עדיין חושב שזה נכון לציין את זה בחוק.

מי בעד ההסתייגות 31 של סיעת יש עתיד לסעיף מספר 10? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו אנחנו נצביע על סעיף 10. מי בעד סעיף 10 כנוסחו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. אוקיי, הסעיף אושר. סעיף 11 הגדרת אמצעי שליטה.

יש לכם הסתייגות אחת. כן, רק להצביע. מי בעד הסתייגות מספר 32 לסעיף 11 של סיעת יש עתיד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 11. מי בעד, חברינו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 11 אושר. סעיף 12. בסעיף 12, שמדבר על ביטול היתר שליטה, אנחנו מציעים שבסעיף קטן (ב) יבוא: "על אף האמור בכל דין, עילת הסבירות תחול על סעיף זה, וההחלטות המנויות בו ייבחנו לאורה". אנחנו חושבים שבגלל שהנושא קצת פרוץ חשוב שיהיו כלים לבקרה, ועילת הסבירות, מבחינתנו,

אני לא בעד עילת הסבירות. ראינו מה עשו עם עילת הסבירות ואיך פירשו אותה. אנחנו בעד עילת הסבירות, אברהם. ראיתי איך פירשו את עילת הסבירות, ולכן אנחנו מעדיפים שבמקומות שלא צריך שלא יכניסו.

אז אנחנו נצביע על הסתייגות 33 לסעיף 12 של סיעת יש עתיד.

מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיף מספר 12. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד

סעיף 13. אפשר רק להצביע, מבחינתנו. אנחנו נצביע על הסתייגויות 34 ו-35 של סיעת יש עתיד. בקובץ על סעיף 13. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. אנחנו נצביע על סעיף מספר 13. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר. הסעיף אושר. גם בסעיף 14 יש כארבע הסתייגויות. להצביע כמקשה. אוקיי. סעיף 14, הסתייגויות 36-39 בקובץ. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. נצביע על סעיף 14. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף אושר. סעיף 15. סעיף 15 מדבר על בקשה לאישור. אנחנו מציעים שסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "ובלבד שלא תתקיים אפליה בין מבקשי אישור שונים שאינה רלוונטית לדרישה". אנחנו חושבים שגם כך מרחב הסמכות שיש לשר הוא רחב ובריכוזיות יתר, ולכן אנחנו חושבים שבשיקול הדעת צריך שיהיה ברור שזה רלוונטי לדרישה. אוקיי. מי בעד הסתייגות מספר 40, בקובץ, לסעיף 15? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אוקיי. אז אנחנו נצביע על סעיפים 15 ו-16 ביחד. רגע, שנייה. אין הסתייגויות ל-16?

אז אפשר להצביע על סעיפים 15 ו-16 ביחד. אוקיי. אז אנחנו נצביע, רק לאחר שהיועץ המשפטי אישר לנו, אנחנו נצביע על סעיפים 15 ו-16 יחד. בדקתי את הערנות שלכם. אנחנו תמיד ערניים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 הסעיפים אושרו. לגבי סעיף 17,

בהתייחסות הכוללת על שלושת ההסתייגויות שלנו, אנחנו חושבים שלוחות הזמנים קצרים מדי. אנחנו חושבים שצריך להעלות את זה לשלוש שנים,

זהו הטיעון שאת ניסית לנמק לנו קודם. אנחנו באמת חושבים שלוחות הזמנים קצרים מדי בפרקטיקה של היישום.

זו הייתה הסתייגות 41-44 לסעיף 17. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלו. המחנה הממלכתי. מי בעד הסתייגויות 1 ו-2 של המחנה הממלכתי לסעיף מספר 17? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלו. אנחנו נצביע על סעיף 17 ו-18. כי לסעיף 18 לא הוגשו

מי בעד סעיפים 17 ו-18? מי נגד? מי נמנע?

הסעיפים אושרו. אתם רוצים למשוך את ההסתייגות בסעיף 19, נעמה? אני רוצה את סעיפים 19-21. להצביע? אני אקריא הסתייגות ונצביע עליה.

אני מבקש להתייחס בכובד ראש לסעיף 22. אפשר רק להצביע. אוקיי. מי בעד הסתייגות מפלגת העבודה לסעיף מספר 19? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד סעיפים 19 ו-20 כנוסחם? מי נגד? מי נמנע?

הסעיפים התקבלו. סעיף 21. על סעיף 21 אפשר רק להצביע, מבחינתנו. יש שתי ההסתייגות, גם ליש עתיד וגם לעבודה. אנחנו נצביע על ההסתייגות של סיעת יש עתיד על הסעיף.

מי נגד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד ההסתייגות מפלגת העבודה? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיף 21. מי בעד הסעיף? מי נגד? מי נמנע?

הסעיף אושר. אנחנו רוצים להזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לנמק,

נכון. אני אקריא הסתייגות-הסתייגות, בסדר? עכשיו אנחנו בסעיף 22. נכון. הסתייגות 19: "בסעיף קטן 22(א), לאחר: "תיעשה בהסכמת הנגיד" יבוא "קביעת נסיבה או תנאי כאמור הנוגעים להפעלת מערכת מבוקרת, בשל פעילותה כמערכת מבוקרת, תיעשה בהסכמת הנגיד;"". זה כדי לחזק את סמכויות הנגיד. אחרי שהוא העלה את הריבית? אתה רוצה גם לחתום לי על החוק של מיסוי רווחי היתר? אני אשמח.

הפגיעה היא אנושה, בכל הציבור. אברהם, מתוך כבוד, זוהי לא הדרך לתקוף, וזה גם לא צריך להיאמר. את אמרת שאת רוצה לחזק אותם עוד,

בכל פעם שעשיתם את זה נזכיר שזה רק עשה לנו נזקים. יש לומר: הכנסת צריכה לטפל ברגולציה שאיננה, ואם יש כזאת צריך לתקן על זה חוק, ולייצר מענים תומכים נוספים ליוקר המחייה, בזמן אינפלציה, שהם לא רק העלאות ריבית בלי שום מענים לאזרחים. את זה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו נלחמים על החלב ועל כל מיני דברים, אבל בסוף המשכנתא יורדת, בעשירי או ב-15 לחודש - - - עלו לכולנו המשכנתאות. זוהי לקונה; העלאת ריביות בתקופת אינפלציה, בלי שום מיסוי של הדבר הזה, כשצפי הרווחים ברור והוא משתנה לחלוטין. זה מה שאנחנו צריכים לטפל בו. אם בנק ישראל לא עושה את זה זה מקום שלנו, אבל לא לתקוף את הנגיד,

זה אברהם. כן, לכן אמרתי, אברהם. מותר לדבר גם.

נכון, מותר, ואני גם אחתים אותו על החוק שלי.

אתה מייצג את הציבור, וחשוב שקולך יישמע. אני רק רוצה להגיד לך שגפני וינון חתמו על החוק הזה, ואני חושבת שאפשר, קואליציה-קואליציה, לתקן את הלקונה הזו - - אני גם חותם על החוק הזה; אני איתך בנושא הזה. אלא אם כן בנק ישראל יעשה את זה, ואז קטונתי, אני לא אתווכח. מה עוד יש לך בסעיפים? יש עוד משהו לנמק?

הסתייגות 20: "בסעיף קטן 22(ג), במקום: "ללא צורך ברישיון נוסף" יבוא "תוך צורך ברישיון נוסף"". הסתייגות 21: "סעיף קטן 22(ד) יוסר". הסתייגות 22: "לאחר סעיף קטן 22(ו) יבוא: "חברת תשלומים לא תיתן ללקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון תשלום או כל הטבה אחרת הנגזרת ממשך תקופת קיומה של יתרת זכות בחשבון התשלום"". אלה הם סעיפים של הגנות מפני קריסת המערכות. הסתייגות 23: "לאחר סעיף קטן 22(ו) יבוא "חברת תשלומים לא תיתן על לקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון תשלום או כל הטבה אחרת, הנגזרת ממשך תקופת קיומה של יתרת זכות בחשבון התשלום, על כל סכום בחשבון מעל 10 אלף שקלים חדשים"". הסכום זה משהו שהיה צריך לדון בו; הבנתי שבסוף זה ירד מהפרק. הסתייגות 24: "לאחר סעיף קטן 22(ו) יבוא "חברת תשלומים לא תיתן על לקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון תשלום או כל התווה אחרת הנגזרת ממשך תקופת קיומה של יתרת זכות בחשבון התשלום, על כל סכום בחשבון מעל 10 אלף שקלים חדשים"". הסכום זה משהו שהיה צריך לדון בו; הבנתי שבסוף זה ירד מהפרק. 24: "לאחר סעיף קטן 22(ו)

"חברת תשלומים לא תיתן על לקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון תשלום או כל הטבה אחרת הנגזרת ממשך תקופת קיומה של יתרת זכות בחשבון התשלום, אך תוכל

כחלק מהשירותים המוצעים על ידי חברת התשלום"". מי

אני רוצה להקריא את הסתייגות 29: "בסעיף קטן 24(ז), לאחר "הרשות תקבע" יבוא "בהסכמת הנגיד"". הסתייגות 30: "לאחר סעיף קטן 24 יבוא "מלווה העומד לכרות חוזה עם חברת תשלום, תמסור לו עותק ממנו והזדמנות סבירה לעיין בו לפני כריתתו, וכן תמסור לו, לאחר כריתת החוזה, עותק מהחוזה שנכרת ומתיעוד הסכמת הלקוח, והכל בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרה חברת התשלום ללקוח, לעניין זה, "מסירה" לרבות באמצעים אלקטרוניים"". אלה נראות לי הסתייגויות שאפשר לקבל. טוב, אז מי בעד להסכים להסתייגויות של מפלגת העבודה של סעיף 24? נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. הסתייגות 26-31 לא התקבלו. יש עוד שתי הסתייגויות של המחנה הממלכתי. זה מופיע בטעות בעמוד הבא, בעמוד 12. אני אזכיר רק את אחת מהן. בסעיף 24(א)(2), בסייפה, לעדכון לשמירה להגנת כספי הלקוחות, אנחנו מבקשים שחברת התשלומים תעביר דיווח רבעוני של פירוט ההשקעות, כדי שאפשר יהיה לבחון, ציבורית, את העבודה של המדינה.

מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. תצביע גם על 12. יש לכם שתי הסתייגויות. הצבעת על שתיהן?

בסדר? אנחנו נצביע עכשיו על הסעיף עצמו; סעיף 24. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף אושר. סעיף 25. מפלגת העבודה. אני אקריא. לאחר סעיף קטן 25(א) יבוא: "חברת תשלומים תדווח לגורם המאסדר על ההון הנזיל הנמצא ברשותה אחת בשנה, ותהיה אחראית לשמור על 30% מההון אשר הופקד אצלה בנזילות קבועה לצורך הבטחת נזילות". זוהי גם הסתייגות שנראה שזה לגיטימי לדון בה ולהתייחס אליה. ובכן, מי בעד הסתייגות מפלגת העבודה לסעיף 25? מי נגד?

בעד 2 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. ‬‬‬‬‬ בעמוד הבא יש עוד שתי הסתייגויות של סיעת יש עתיד.‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ אפשר רק להצביע. ‬‬‬‬‬ נצביע על שתי ההסתייגויות של יש עתיד לסעיף 25. מי בעד? 2. מי נגד? מי נמנע? ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הצבעה בעד 2 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. נצביע על סעיף 25 כנוסחו. מי בעד הסעיף?

מי נמנע?‬‬‬‬‬ הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר. הסעיף אושר.

טעות סופר. עכשיו על סעיף 26. אפשר להצביע.

אוקיי.

הסתייגות סיעת יש עתיד לסעיף 26? מי נגד?

בעד 2 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד סעיף 26?

נמנעים? הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר.

סעיף 27. ‬‬‬‬‬ אני מבקשת לטעון את הסתייגות 27. כאן כתוב הסתייגות 4. אני מבקשת להוסיף בסעיף קטן (א), רגע, אני צריכה ללכת לסעיף, כי רצנו.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ קחי את הזמן, בנחת. אני לא רוצה לוותר על הצ'ולנט של קינלי. אצלנו קוראים לזה קדרה, אבל בסדר. אנחנו מבקשים שבסעיף קטן 4(א) - - את כל הטעם איבדת עכשיו. - - "הרכב הדירקטוריון וכן מינוי ועדות דירקטוריון, מספר החברים בהן והרכבן", אנחנו מבקשים ופה אני קוראת לקבל "וכן חובת ייצוג הולם לנשים", ממש כמו שקורה בכל - - - אני מוחה על כך שאת דואגת רק לנשים. יש עוד הרבה מאוד אחרים שאפשר - - - מה עם החרדים? אין אחרים שהם 51% מהאוכלוסייה. יש חקיקה מפורשת - - - למה? כמה אחוזים מהאוכלוסייה הם הספרדיים?

זה כבר, די. תסתכל פה בוועדה ותראה את הייצוג.

אני גם שואל, מי מגדיר מה זה נשים בכלל? לפי איזו הגדרה? אולי כן ניתן דעתנו, כי זה כן קיים - - - אין, אחרי המשפטים נראה לי שעכשיו עד שבת תסחבו אותו. אנחנו יודעים על זה ברשויות ציבוריות וכו'.

אי אפשר להגיד תחת כל הנוהגים שישנם בממשלתיות. נכון. ובכן, אנחנו נצביע עכשיו על כל הסתייגויות יש עתיד לסעיף 27. מי בעד? רגע, למה שזה לא יהיה כמו רשות ממשלתית, שמחויבת להרכב דירקטוריון - - - ? היא נימקה את זה. לא רוצים?

בואו נראה מה יהיו תוצאות ההצבעה. למה לא להתייחס לזה? אני רוצה להגיד טיעון אחד. אני איתך. כל מחקר מראה שיציבות היא גם סוגיה של שילוב מגדרי. נוכחות של נשים בשולחן קבלת ההחלטות מעודדת יציבות, גם פיננסית, מחקרית. נכון, אני מסכים. אז למה לא להכניס את האלמנט הזה? זה כל כך מתבקש ונכון שתיקון יעשה את זה. אני מסכים איתך. כמה שיותר נשים בכמה שיותר עמדות מפתח זה רק טוב לעם ישראל. זה גם לא ייצוג של 50-50. זוהי הסתכלות מגדרית לפיה לא יהיה מצב שבו נשים לא יהיו בחדר. אם הייתי אומרת לך עכשיו 50-50,

אני בעד. אני מסכים איתך על העיקרון, אבל אני לא חושב שזה נכון להכניס את זה עכשיו. אני חושב שיש ייצוג הולם פה בחדר. בואו נראה מה יגידו חברי הוועדה. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. תראי איזה ייצוג הולם יש בחדר הזה. יש פה רוב נשי. זה ממש עצוב. הכל ממש חשוב. אני עוד לא פגשתי משהו שלא אמרתי שהוא לא חשוב. לא, זה לא סתם - - - רגע, מי בעד סעיף 27? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר.

הם אפילו לא היו נגד. לא, די, זה באמת, אבל בסדר. היה נכון לקבל את זה. זה ממש לא משהו שמשפיע על הרפורמה. אנחנו תמיד בעד ייצוג הולם של נשים. אנחנו לא צריכים להכניס את זה בתוך החוק. די, די. תשימו ח"כית, תשימו מנכ"לית, תשימו ראש רשות. נו, באמת, אברהם, עזוב. אברהם, אתה לא רוצה לפתוח את זה.

אל תיכנס, כי אתה נופל. אפילו לציונות לדתית יש קצת נשים בסיעה, באמת. יש לנו את מועצת הנשים. אתם ראיתם את הישיבה של המועצה הזו? כל הגברים יושבים, אין אישה אחת ואין מועצה.

תשאל את יפה דרעי מתי בפעם האחרונה קראו לה למועצת נשים.

אם היית רואה את הישיבה הזו - - - חברים, אפילו הדיון על הריבית - - - הן נמצאות איתנו בישיבות סיעה - - - די,

אתה עושה צחוק? אפשר להגיד שהבנות שתקו. השחקן שלי יותר ארוך משלך, ועדיין יש אצלנו נשים. אברהם, אתה יודע מהי הבעיה? שככל שאתם מקבלים יותר מנדטים יש פחות נשים בכנסת. זוהי קורלציה בעייתית.

חברות וחברים,

אני מבקש מכולכם עכשיו לחזור לתרבות הדיון הסדורה שאנחנו רגילים בה. יש עכשיו הסתייגות של אבי מעוז. אני באמת אומרת, למה? הרי, זה לא משפיע על החוק. זה ממש הגון, וזוהי גם לא הסתייגות שלי. זוהי הסתייגות כל כך נכונה באמירה שלה.

מכתיבה אחוזים - - - את חוזרת איתי אחורה? על מה אנחנו מדברים עכשיו? אתם פתחתם את זה, חבר'ה. היא בהצהרות פתיחה עכשיו. תאמיני לי - - - הרשות לניירות ערך, נשמח להתייחסות. אוהד, בבקשה. את רוצה להתייחס?

יושבת ראש רשות ניירות ערך היוצאת. את לא פתחת את זה לדיון. אברהם בצלאל עושה לי פה טרור. הקואליציה עושה לי פיליבסטר.

טרור; טרור כמשמעותו בבדיחה. אוהד, דברי חכמות בנחת נשמעות. רק לידע כללי, - - - את הפעילות של רשות ניירות ערך בנוגע לגיוון מגדרי. יושבת ראש הרשות היוצאת הקימה את פורום 35+,

שילוב - - - של שליש לפחות.

של נשים בדירקטוריון, של חברות ציבוריות, הצעה של תיקון תקנות פקודה - - - זה היה צריך לבוא מכם.

שתנועת ש"ס תאמץ את גישת רשות ניירות ערך. ואצלכם זה וולונטרי.

לפני ש"ס, אפשר ללכת אחורה, לקבל את ההסתייגות הזו חזרה? לא. קורה - - - אנחנו ממשיכים.

זוהי הזדמנות כן לומר מילה טובה על הצוות הנשי האיכותי של הרשות לניירות ערך צוות נשי מקצועי, איכותי, שלכל אורך ימי הדיונים הארוכים נתן פה עבודה רצינית, טיעונים טובים ועבודת הכנה מקדימה, עוד לפני כן, שבאמת הושקעו בה חודשים ושנים. אני חושב שזוהי הזדמנות להגיד לכן מילה טובה על כל העשייה שלכן. וכל חברי הוועדה מצטרפים לזה. מי בעד המילה הטובה לרשות ניירות ערך? גם ש"ס בעד. וכמובן, אני מת על החברים פה, באמת, חבל על הזמן. למשרד האוצר כבר החמאתי - - - עזוב. ולכל שאר הנציגים.

גם לנציגי בנק ישראל, שיושבים איתנו כאן. באמת שאין מה להגיד. גם פה זוהי נציגות נשית.

הנה, בבקשה, ומקצועית לעילא ולעילא. צריך לומר גם את זה. בסעיף 28 יש הסתייגויות של יש עתיד ושל המחנה הממלכתי. אפשר להצביע. אז אנחנו נצביע על ההסתייגות של יש עתיד. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגויות המחנה הממלכתי; נצביע ביחד על סעיפים 9-12. מי בעד? אני לא בעד. מי נגד?

4 ההסתייגות לא התקבלו. הוועדה יכולה להצביע על סעיפים 28, 29, 30 ו-31. נצביע על כל הסעיפים הללו. מי בעד הסעיפים? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים

ובכן, הסעיפים הללו אושרו כולם. נצביע על סעיף 32. מי בעד? מי נגד? ארבעה בעד ארבעה נגד הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על סעיף 32. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף אושר. אני מדברת על סעיף 33. הוא נמצא בעמוד 47 בקובץ הנוסח. אני רוצה לטעון לגבי סעיף קטן (ו). אנחנו מבקשים שבכל מקום שבו רשום: "עולה על 20%" יבוא: "עולה על 10%". אנחנו חושבים שזהו קו פרשת מים גבוה מדי. בכדי שנוכל לאפשר לעוד שחקנים להיכנס הרי, זה חלק מהעניין צריך סף נמוך יותר. גם זה עלה בתחילת הדיונים; דיברנו על כך שצריך סף נמוך יותר.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מי בעד ההסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף 33?

זו הייתה התייחסות, לחילופין, גם לכל ההסתייגות האלה.

מישהו רוצה להתייחס לזה, או שאתם מצביעים? נראה לי שנצביע. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו. ההסתייגויות 14-18 לא התקבלו. המחנה הממלכתי. יש לכם הסתייגות לסעיף 33(ז). אפשר להצביע. מי בעד הסתייגות המחנה הממלכתי? מי נגד? מי נמנעים? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיף 33. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיף אושר. סעיף 34, המחנה הממלכתי. פה, אני רוצה שתשימו לב שהסעיף הוא גילוי מידע לשר. בניגוד לחובת שמירת דיסקרטיות, נמסר כי המאסדר רשאי לגלות מידע או מסמך שעוזרים לשר במילוי תפקידו, למעט מידע מודיעיני וכו'. אני מסב את תשומת ליבנו לכך שזה יכול לעזור. אני לא יודע מה החלטנו לגבי הדיווח לוועדת הכלכלה,

שהשר קיבל כידיעה חשובה ומעניינת הם מסוג הדברים שאם הם לא

הסקרנות,

זה נכון, רק השאלה היא: כמה רגולציה אנחנו רוצים להשית? אני חושב שבסך הכל,

המגמה היא לצמצם רגולציה, ולא להוסיף. אין פה שום בעיה, כי החוק אומר שחייבים להכין מסמך כזה.

מעבירים את המידע הזה אחת לפרק זמן כלשהו; אני לא יודע,

מה מוגדר. אפשר להעביר בדיוק את אותו המידע לוועדת הכלכלה. חבר'ה, זה נראה לי כמו עניין שיש לי מה לוותר עבורו, בהסתייגויות שאני יכול למכור. אלון, מה שאתה מבקש אני נותן לך. אני בכלל לא מתווכח. תשובה עניינית רק, אם אפשר.

מדובר במידע מאוד סודי ורגיש, מבחינת החברות, על היקפי הפעילות שלהן או מספר הלקוחות שלהן. זהו מידע מאוד בעייתי - - וה "למעט" הזה לא פותר את העניין? - - עד כדי כך שמי שאחר כך לוקח את המידע הזה ומשתמש בו, או מעביר אותו לאחר דינו שנת מאסר. אני רוצה להבין: כתובה פה איזו שהיא הסתייגות,

לדיווח לשר, למעט מידע מודיעיני. מה שאת אומרת זה מידע עסקי. אנחנו סומכים על כולם, אבל השר מחויב לא להעביר את זה הלאה.

כמו כל אדם מטעמו שמקבל את המידע הזה, לא להעביר אותו הלאה.

זה לא מתאים להעביר לו מידע כזה. מקבל. מי בעד ההסתייגות של המחנה הממלכתי? אתם רואים מה זה צוות נשי מקצועי? די, מספיק לדבר על נשים אחרי שהצבעת נגד ההסתייגות שלנו.

אני תמיד יכול; אנחנו עדיין בדמוקרטיה. מי נגד ההסתייגות? מה זה אומר: "עדיין"? אתם חותרים לכך שלא יהיה? אחרי מה שקרה בחודשים האחרונים, אנחנו חוששים שאתן בכיוון, אבל בסדר. בול. טוב, ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיפים 34 ו-35 יחדיו. מי בעד הסעיפים? מי נגד? מי נמנעים?

ובכן, הסעיפים אושרו. חברות וחברים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקה. נחזור לכאן בשעה 15:30. (הישיבה נפסקה בשעה 14:53 ונתחדשה בשעה 15:33.) אחר הצהריים טובים. אנחנו הגענו להסתייגויות 19-22 בסעיף 36. אפשר להצביע.

רגע, זה של המחנה הממלכתי. יש פה הסתייגויות של יש עתיד ושל המחנה הממלכתי,

נצביע בלעדיו. מי בעד הסתייגות 19? 2. מי נגד? 4. הצבעה בעד 2 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה, כמובן.

על הכל. אנחנו אומרים רוויזיה על הכל.

ויהיו.

אתה לא חייב לאשר את זה, אבל זה לא משנה לך. אנחנו נגיע להבנות על איך לעשות את זה. אחלה. אז אנחנו מצביעים על הסתייגויות 20-22 של המחנה הממלכתי בסעיף 36. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד 2 נגד 3 ההסתייגויות לא התקבלו.

נצביע עכשיו על סעיפים 36-38. מי בעד?

הצבעה בעד 4 נמנע 2 אושר. הצבעה בעד 2 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיף 39. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנע 2 אושר. סעיף 39 אושר. סעיפים 40-41, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר. הסעיפים אושרו. סעיף 42. אני מבקשת לטעון.

אתה רוצה לטעון? הטענה היא, אלא אם כן יש לך טענה

הסעיף אושר. אנחנו נצביע על סעיפים 52,

ו-54. מי בעד הסעיפים? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. הסעיפים אושרו. סעיף 55. להצביע. אנחנו מצביעים הסתייגויות 26 ו-27 בקובץ לסעיף 55. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגויות נפלו.

מי נגד? מי נמנע?

2 אושר. הסעיף אושר. אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 56. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגות בסעיף 57. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים על סעיף 57. מי בעד הסעיף? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של יש עתיד לסעיף 58. מצביעים. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגויות לא התקבלו.

אנחנו מצביעים על סעיף 58. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד 4 נמנעים

סעיף 58 אושר. על סעיף 59 אין הסתייגויות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר.

אושר.

60, לגבי התיקון שדובר עליו קודם לכן, לעניין תנאים והגבלות נוספים, שיוטלו על חברת תשלומים וייקבעו בתקנות של שר האוצר לעניין הבטחת כספי לקוחות האם צריך להוסיף כאן תוספת, שתאפשר לכם להוסיף,

הפרות שבשלן יהיה ניתן להטיל עיצום כספי ולקבוע מנגנון לשינוי התוספת? אם כן צריך יהיה לשלב את זה כאן, אני חושב. עוד לא סגרנו את הנוסח בעניין הזה, אז אני לא יודעת מה השינויים שנדרשים מהיועץ המשפטי. נבדוק את זה מולכם.‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ אז אולי לא נצביע על הסעיף בינתיים. ‬‬‬‬‬ נדלג עליו בינתיים? תאשר אותו. מתי אם לא עכשיו?‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ כמה דקות.

אז אנחנו נצביע עכשיו. אז בואו ותנמקו קצת.‬‬‬‬‬ אין בעיה, אני מנמקת. אני מבינה שבהפסקה הצליחו לסגור את זה, ושלא נדרש תוספת נוספת, אלא באותה תוספת יהיו תיקונים. ‬‬‬‬ באותה תוספת פשוט יהיו עוד הפרות, ומנגנון השינוי יהיה אותו מנגנון שינוי. אני רק אגיד ברמה העקרונית, ואנחנו אחר כך נבטא את זה בנוסח: יהיו תקנות שיקבעו, ככל שיותקנו, הגבלות נוספות או תנאים נוספים לגבי חברת תשלומים לעניין שמירה על כספי הלקוחות. הסעיף המסמיך כבר נדון; לא צריך להקריא אותו. ככל שאתם תבקשו לקבוע אכיפה מנהלית לגבי התנאים וההגבלות הנוספים האלה,

להביא צו לאישור ועדת הכלכלה, בהסכמת שר המשפטים, שמתקן את התוספת, מוסיף את ההפרות וקובע,

כתוב: "השר, בהתייעצות עם הנגיד ועם הרשות, רשאי לקבוע". פה זה כאילו - - - אני מבין מה שאת אומרת. אנחנו לא כותבים דבר כזה בחקיקה, אבל אם תוסיפי: "בכל התקנות לפי

בסדר?

בוודאי.

אז מי בעד סעיף 61, כולל התיקונים, ככל שיידרשו?

הבנתי תוך כדי שהצבעתי, וגם - - - שלא התכוונתי. הכל עובר עליך. אוקיי, אין בעיה.

הוא סעיף 66 תיקון חוק הבנקאות (רישוי).

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. אוקיי. סעיף 67 זה התיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), בעמוד 101 בקובץ שלפניכם. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 68 תיקון פקודת הבנקאות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 69 תיקון חוק מערכות השלומים.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה

4 נמנעים 3 אושר.

תיקון חוק בנק ישראל. מי בעד? מי נגד?

נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 71 תיקון חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 72 זהו התיקון העקיף לחוק שירותי תשלום; זהו החוק הצרכני. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אתה לא בעד, אלון? עשינו את מה שאתה ביקשת.

טוב. בכל אופן, הסעיף אושר. אוקיי. סעיף 73 תיקון חוק הגנת השכר.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 74 תיקון חוק אשראי הוגן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 75 תיקון חוק איסור הלבנת הון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

בעד 4 נמנעים 3 אושר. אני שואל את עצמי: הצלמים של ערוץ הכנסת, איך אתם מחליטים מה יותר מעניין בהצבעות? כשאני מרים את היד או כשהם מרים את היד? איך אתם מחליטים מה יותר מעניין את עם ישראל לראות? סוגייה.

אפשר לדון בזה; זהו פתח לדיון. זה תלוי בצבע העניבה. בסעיף 76, מחקתם פה שלושת רבעי סעיף.

היו על זה שני דיונים מאוד ארוכים.

תיקון חוק הגנת הצרכן, סעיף 76. תאמין לי שאתה בעד,

אני מבטיח לך.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 77 תיקון חוק תובענות ייצוגיות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 78 תיקון חוק המידע הפלילי ותקנת השבים.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 78(א) הוא תיקון לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

אחרי ההסבר הזה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 3 אושר. סעיף 79, עניינו תחילה ותחולה. כלומר, כניסה לתוקף והוראות מעבר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נמנעים 3 אושר.

ב-80 יש לנו הסתייגות. בסך הכל, מדובר כאן על סעיף של הוראות מעבר. אנחנו חושבים שפרקי הזמן לאסדרה אני מדברת כרגע על שלושת ההסתייגויות הם ארוכים מדי. לטובת הציבור נכון לקצר את לוחות הזמנים של הוראות המעבר. דווקא הייתי שמחה לשמוע התייחסות; למה הם כאלה ארוכים? הכוונה היא לסעיף קטן (ו)?

נתחיל ב-(ו), ואחריו (ח). במקום 24 חודשים מיום התחילה אנחנו מציעים 12 חודשים מיום התחילה. סעיף קטן (ו) עוסק במשהו שנידון פה ארוכות בוועדה, בכל הנוגע לתווי השי. לגופים האלה יש איזה שהוא פטור חלקי מחוק שירותי תשלום. השר אמור לקבוע תקנות ולהביא אותן בפני הוועדה, כעשרה חודשים מיום הפרסום של החוק, בנוגע לגופים שיהיו פטורים מחובת הרישוי בשל פעילות מצומצמת או בשל היקפי פעילות קטנים יותר, מספר לקוחות מצומצם, מספר מצומצם של בתי עסק שהם מתקשרים איתם וסיבות נוספות. חשבנו שאחרי דיונים, וגם מתוך הבנה שהגופים האלה צריכים להיערך לקבלת רישיון, שיש צורך ‬‬‬לתת להם עוד שנתיים לקבלת הרישיון, במידה והם לא יקבלו פטור מהחוק.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ להבנתי זה פרק זמן ארוך, אבל בסדר. אני רק רוצה לומר שאנחנו חושבים שאלה פרקי זמן ארוכים מדי גם בסעיף (ח). אוקיי, מי בעד ההסתייגויות לסעיף 80? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים על סעיף 80. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר. ובכן, אנחנו בסעיף 81. רק הערה טכנית: יש כאן איזו שהיא הפניה לא נכונה לסעיף 57, מבחינת הכנות ראשונות. זה גם דבר שלא עלה בדיון הקודם, כמובן. אנחנו נמחק את התיבה: "ולפי סעיף 57" בסעיף 81. מעבר לכך, ניתן להצביע על הסעיף.

אז אנחנו מצביעים על סעיף 81 לאור התיקונים שהצביע עליהם היועץ המשפטי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר. הסעיף אושר. סעיף 82. ההסתייגות היא אותה הסתייגות. בתקופה שמתום התחילה עד תום 24 חודשים מיום התחילה, ואם עשה השר אנחנו חושבים שצריכים להיות 12 חודשים.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 4 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 82. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 4 נמנעים 2 אושר. בשעה טובה ומוצלחת. רגע, יש את התיקון - - - התוספות. יש את התוספות; התוספת הראשונה עד התוספת השמינית. התוספת השמינית הוספה כאן בדיונים בוועדה, על עניין הקישוריות, בסעיף 33. הוועדה יכולה להצביע על כל התוספות. רגע, צריך להקריא את ההפרות. נכון. אתם רוצים להגיד?

אורית שרייבר, רשות ניירות ערך. בתוספת השלישית, חלק ג', פרט (1א) רבה: "שנתנה ללקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון תשלום או כל הטבה אחרת הנגזרת ממשך תקופת קיומה של יתרת זכות בחשבון התשלום, ללא החזקת או השקעת הכספים שהתקבלו מלקוחותיה או בעבורם, לצורך מתן שירותי תשלום, כולם או חלקם, בחשבון ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 24(ג)". סעיף 24(ג) אוסר על מתן ריבית או הטבה,

למי שמשתמש באפשרות של ביטוח או ערבות. אם הוא בכל זאת נותן הטבה או ריבית כזאת הוא מפר, וכאן מדובר על עיצום כספי. פרט נוסף שנבקש להוסיף הוא פרט 4: "הפר הגבלות ותנאים לשמירה והגנה על כספי לקוחות בניגוד לאמור בתקנות לפי סעיף 61(ה), אם נקבע בתקנות כאמור שניתן להטיל עיצום כספי בשל הפרתן". כאן אני כן מבקש לבחון את המודל הזה, מכיוון שהמודל שאני מכיר הוא שככל שיש תקנות קובעים תוספת, שעניינה הפרה של הוראות התקנות, מביאים לאישור ועדה, בהסכמת שר המשפטים, את ההוראות הספציפיות בתקנות שבשלן אתם מבקשים לקבוע אכיפה מנהלית. זהו המודל שאני מכיר, שקיים בלא מעט חוקים. אני מבקש, בכל זאת, הסמכה לבדוק את זה.

זה לא המודל שעשינו בחוק - - - אני לא משוכנע, אבל אני אבדוק את זה. אוקיי. בתוספת השישית, אין חלקים, מוסיפים את פרט 6(א) רבה: "חברת תשלומים שנתנה ללקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון תשלום או כל הטבה אחרת הנגזרת ממשך תקופת קיומה של יתרת זכות בחשבון התשלום, ללא החזקת או השקעת הכספים שהתקבלו מלקוחותיה או בעבורם, לצורך מתן שירותי תשלום, כולם או חלקם, בחשבון ייעודי, בניגוד להוראות סעיף 24(ג)". ופרט 8: "חברת תשלומים הפרה הגבלות או תנאים לשמירה והגנה על כספי לקוחות, בניגוד לאמור בתקנות לפי סעיף 61(ה), אם נקבע בתקנות כאמור שניתן לנקוט בהליכי אכיפה מנהלית בשל הפרתה". טוב, זוהי אותה ההערה. אני רק רוצה,

להסב את סיום את הלב לגבי שינוי שערכנו בתוספת השביעית, לגבי הגדרת שירותי תשלום, לעומת הנוסח שהיה בפני הוועדה בדיון הקודם. בחלק ב' לתוספת השביעית יהיו שירותי תשלום שמוחרגים מתחולת החוק. כלומר, יהיו שני חלקי ב' לתוספת. אתם רוצים להגיד מילה על זה? כן. בסוף הדיון הקודם הסברנו איזו שהיא התייחסות לבעיה שעלתה בנוגע לקווי החתך בין חוק שירותים פיננסי מוסדרים לבין חוק שירותי תשלום. ניסינו לייצר איזו שהיא בהירות, בשביל השוק, כדי לדעת איפה עובר הגבול. בחלק א', התוספת השביעית עוסקת בשירותי תשלום שההוראות של החוק הזה לא יחולו עליהן. למשל: שירותים שהממשלה או בנק ישראל נותנים. לעומת זאת, חלק ב' עוסק בקו הגבול בין חוק שירותי תשלום לבין חוק שירותים פיננסים מוסדרים, וקובע שירותי תשלום שעדיין יקבלו רישיון לשירות בנכס פיננסי, ככל שהם נופלים שם להגדרות, ולא מוחרגים בתקנות הפטור. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מה שנקבע בתוספת השביעית,

זה רק פרט אחד :שירותי תשלום שהם הנפקה של אמצעי תשלום או סליקה של פעולת תשלום, לשם ביצוע פעולת תשלום של הפקדת מזומן לחשבון תשלום או משיכת מזומן מחשבון תשלום בלבד.

מה שהוקרא בדיון - - - נכון. הסבתי את תשומת הלב לשינוי מכיוון שזה עבר מתחילת החוק לסוף החוק והמנגנון קצת השתנה, כי אפשר לשנות תוספת בצו באישור ועדה. כן, משרד המשפטים. רק חידוד: הכוונה היא - - - שבין חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום לבין חוק הפיקוח על שירותים פיננסי מוסדרים; לא חוק שירותי תשלום הצרכני, שחל על שניהם - - - בוודאי. יש גם את נושא הדיווח לוועדה. אני אגיד מהו הנוסח הראשוני. איפה הוא יהיה? אנחנו נמצא את המקום הנכון לשלב את הסעיף. בדרך כלל סעיף דיווח ממוקם לקראת סוף החוק. אנחנו נצביע, בעצם, על כל התוספות כמקשה אחת. מי בעד התוספות כפי שהוצגו, ועם כל התיקונים? מי נגד? מי נמנע?

התוספות אושרו. עכשיו הסעיף. סעיף הדיווח. זהו דיווח לכנסת, הוראת שעה. יושב ראש רשות ניירות ערך ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת אחת לשנה, החל מיום 1 ביוני 2025; כשנה מהיום שבו החוק נכנס לתוקף. עם זאת, מכיוון שיש סמכות לשר האוצר, באישור הוועדה, לדחות את מועד התחילה אם נדחה מועד התחילה הדיווח יתבצע כשנה לאחר המועד הנדחה, ובמשך חמש שנים מאותו מועד. כלומר, חובת הדיווח תחול לאורך חמש שנים. הדיווח יהיה על יישום הוראות החוק בשנה שקדמה למועד הדיווח בסעיף קטן זה נקרא לזה: "חובת הדיווח", ובכלל זה על אלה:

מספר הבקשות לקבלת רישיון או אישור, מספר מקבלי הרישיון או האישור, וכן מספר הגופים הפטורים מרישיון ואישור, לפי סעיף 3(א)(6) בתקופת הדיווח.

מספר בעלי הרישיון או האישור שרישיונם או אישורם בוטל או הותלה בתקופת הדיווח, וכן פעולות הפיקוח והאכיפה שננקטו לפי חוק זה, ובכלל זה מספר העיצומים הכספיים שהוטלו בשל הפרתן, ובשל אלו הפרות הוטלו. מספר העיצומים בלי גובה עיצומים. אני אשמח אם אתה יכול לשלוח לנו את הנוסח, כדי שנראה את כל - - - זה אותו הנוסח שקיבלתי מכם, פשוט דייקתי שם כמה פרטים. אולי אני רק אבהיר: בלי האישור מרשות ניירות ערך אנחנו לא יכולים לדווח על מידע שלא נמצא אצלנו.

בסדר. הדיווח יהיה של רשות ניירות ערך - - - אבל היא נותנת אישורים. זה מה שדיברנו בחלק מהדיון. אמרנו את זה. רק רצינו לוודא שכל האישורים - - - בלי הסכום של העיצומים? רק מספר העיצומים? אפשר להוסיף את הסכום. זה מפורסם גם באתר הרשות. אתם כן תשלחו מידע מרוכז, לוועדה, על מה קרה בתחום הזה בתקופת הדיווח. אז גם סכום. בסדר, מצוין.

אפשר להצביע על הסעיף של הדיווח. אנחנו נצביע על הסעיף. מי בעד?

מי נמנע?

אנחנו - - - אתם מגישים רוויזיות. אנחנו מוותרים על הרוויזיות. קודם כל

תראו, אני חושב שהשבועיים האלה באמת היו ארוכים ומתישים. תודה רבה גם למשרדי הממשלה וגם לנציגי הציבור, כולם, שישבו פה, יחד איתנו, במשך שעות וימים רבים. כמובן, גם לצוות המקצועי של הוועדה ולצוות שלי, שעובד הרבה מאחורי הקלעים כדי לגרום לכל הדבר הזה לקרות. תודה רבה לכולכם, חברים יקרים, מיכל, צוות חברי הכנסת

אני חושב שהבאנו כאן חוק שהוא טוב; הוא עושה טוב לעם ישראל ולאזרחים; הוא פותח את השוק לתחרות; הוא שומר על איזונים; על כספי הלקוחות; ועל היציבות הפיננסית. זו בעיקר הייתה דוגמה נפלאה לכולנו לכך שקואליציה ואופוזיציה יכולות לעבוד יחד, בצורה עניינית. לכן, אני גם מודה לכם באופן מיוחד על כך. תודה רבה לכולם. אם אין לנו רוויזיות בזאת תמו דיונינו. הוועדה השלימה את תפקידה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 16:05.